הוועדה המסדרת בדבר הרכב הוועדות. הוועדה המסדרת אומנם סיימה את דיוניה, אך על מנת לאפשר לסיעות לשבץ את נציגיהן בוועדות, נצא כעת להפסקה, ונחדש את הישיבה בתוך שעה.

הצעת הוועדה המסדרת בדבר הרכב הוועדות. יציג את ההצעה יושב-ראש הוועדה המסדרת חבר הכנסת אופיר כץ. היכן אופיר? פה. בבקשה, אדוני. לרשותך עשר דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, בהתאם להוראות סעיף 2א(ג) לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, אני מתכבד להביא לאישור הכנסת את הצעת הוועדה המסדרת בדבר הרכב הוועדות הקבועות של הכנסת. הוועדה המסדרת אישרה את ההצעה שאציג בפניכם ברוב של 14 חברים, ללא מתנגדים. אני רואה חשיבות בהתנעה מהירה של עבודת הוועדות. לצד מרבית הוועדות יצוין שם היושב-ראש המיועד. בהתאם להוראות התקנון, יושבי-הראש ייבחרו בוועדות השונות לפי המלצת הוועדה המסדרת. בשבוע הבא תבחר ועדת הכנסת את שני יושבי-הראש הנוספים מטעם הליכוד. יצוין כי בעת הדיון בוועדה המסדרת דובר על כך שיוקמו ועדות קבועות נוספות באמצעות תיקון תקנון וכן ועדות מיוחדות. עניין זה יובא לאישור ועדת הכנסת והמליאה בקרוב. יש סיעות שטרם השלימו את איוש החברים בוועדות,

בשלב הזה תימסר רק זכאות אותה סיעה למקומות בוועדות ללא פירוט השמות, וזאת כדי לא לעכב את הקמת הוועדות, והשמות יימסרו בהמשך. אני גם אומר שבמרבית הוועדות קיבלנו את רוב השמות. עם אישור הרכב הוועדות הקבועות תחדל לכהן הוועדה המסדרת וכן שתי הוועדות הזמניות, לענייני כספים וחוץ וביטחון. לפני שאעבור להקראה, אני רוצה לומר שהאופוזיציה הנוכחית יצרה תקדים בכנסת הקודמת. אני אגיד את זה שוב: רמסו אותנו ואת הייצוג של הציבור שלנו, שבחר בנו, בוועדות. לצערי, הם עשו את זה בגיבוי מכל מקום, גם יועצים משפטיים, גם בג"ץ, אף אחד פה לא באמת נזעק ולא הציל אותנו מהמהלך הזה. מה שהיה מעניין, אדוני היושב-ראש, כששמנו את החלוקה, הוא שחברי וחברות כנסת חדשים בבית פתחו ושאלו בצדק: למה בוועדות, לא יודע אם לקרוא לזה פחות מרכזיות, יש לנו ארבעה, חמישה ושישה חברים, ובוועדת הכספים יש לנו,

זו שאלה באמת במקום. הם שאלו את זה כי הם פשוט לא ידעו מה היה בכנסת הקודמת. זו בדיוק אותה חלוקה שעשו לנו, לדוגמה, הליכוד כמפלגה גדולה, גם לנו נתנו רק שני נציגים בוועדת הכספים. הפליאה הזו שלהם היא הפליאה שלנו, שנמשכה, לצערי, שנה וחצי. אנחנו די עשינו פה העתק-הדבק, את מה שהקואליציה הקודמת עשתה לנו אנחנו עושים עכשיו.

אתה יודע, בועז, אתם אוכלים עכשיו את הדייסה שאתם בישלתם.

למה להחרים, אתם אוכלים את הדייסה שאתם בישלתם. יכולתם להיות הוגנים, אבל בחרתם לרמוס אותנו. מי שיצר את התקדים הזה הוא אתם, ועכשיו אתם מקבלים חלוקה לפי התקדים שאתם יצרתם.

אופיר, נכון. המפתח הוא אותו מפתח. עשו יותר חברים אצלם, כי היו להם פחות חברים בקואליציה בפועל. המפתח הוא אותו מפתח. זה מתמטי. בזה אתה לא יכול לגעת. לגבי החלוקה של הוועדות, המפתח לפי חברי כנסת שלפיו נקבע כמה מגיע לכל סיעה הוא מפתח קבוע לכולם. את זה אתה מחלק לכולם, ואת זה אי-אפשר לשנות. מה שהם שינו הוא החלוקה בתוך הוועדות, ובפעם הראשונה הם קבעו לאופוזיציה איפה תהיה ואיפה לא, ובוועדות המרכזיות הם החליטו שהם מורידים לנו, שמו במקומות אחרים לפי איך שנראה להם, והגדילו גם את היחסים. עכשיו יש חברי כנסת חדשים שלא הכירו את זה, ועכשיו הם מתפלאים למה זה קורה. אז שישאלו את החברים הוותיקים שלהם, שעשו לנו את אותו הדבר בדיוק,

אם כך, אני עובר לוועדות. ועדת הכנסת תמנה 17 חברים: סיעת הליכוד, חמישה חברים: אופיר כץ, ניסים ואטורי, חנוך מלביצקי, בועז ביסמוט ומשה סעדה, סיעת יש עתיד, שני חברים, סיעת המחנה הממלכתי, שני חברים: מתן כהנא וזאב אלקין,

שני חברים: ינון אזולאי ואברהם בצלאל, סיעת יהדות התורה, חבר אחד, סיעת הציונות הדתית, שמחה רוטמן, סיעת עוצמה יהודית, צביקה פוגל, סיעת ישראל ביתנו, עודד פורר,

ווליד טאהא, חד"ש-תע"ל,עדיין אין שם. יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת אופיר כץ. ועדת הכספים תמנה 18 חברים. יצוין כי הוועדה המסדרת הצביעה בהתאם לסעיף 3(ד) לחוק הכנסת פה אחד וברוב של יותר משלושה רבעים מחבריה, כי בתקופת כהונת הכנסת העשרים-וחמש מספר חברי ועדת הכספים לא יעלה על 20. סיעת הליכוד, ארבעה חברים: דני דנון, אליהו רביבו, חנוך מלביצקי ואלי דלל, סיעת יש עתיד, שני חברים, סיעת המחנה הממלכתי, שני חברים: אורית פרקש הכהן ושרן מרים השכל, סיעת ש"ס שני חברים: ינון אזולאי ויוני משריקי, סיעת יהדות התורה, שני חברים: משה גפני ונציג נוסף, סיעת הציונות הדתית, חבר אחד: משה סולומון,

סיעת ישראל ביתנו, חבר אחד: חמד עמאר, סיעת רע"מ, חברה אחת: אימאן ח'טיב יאסין, סיעת חד"ש-תע"ל, שני חברים: אחמד טיבי ועאידה תומא סלימאן. ממלאי מקום קבועים: לסיעת הליכוד ארבעה נציגים, לסיעת יש עתיד שני נציגים, לסיעת המחנה הממלכתי שני נציגים: אלון שוסטר ומיכאל ביטון, לסיעת ישראל ביתנו נציג אחד: עודד פורר, לסיעת חד"ש-תע"ל נציגה אחת: נעמה לזימי, מסיעת העבודה. יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת משה גפני. ועדת הכלכלה תמנה 15 חברים: סיעת הליכוד, חמישה חברים: אליהו רביבו, שלום דנינו, בועז ביסמוט, אלי דלל ונציג נוסף,

שני חברים, סיעת המחנה הממלכתי, שני חברים: אלון שוסטר וזאב אלקין,

שני חברים: אוריאל בוסו ואברהם בצלאל, סיעת יהדות התורה, חבר אחד, סיעת הציונות הדתית, חבר אחד: אוהד טל, סיעת ישראל ביתנו, חבר אחד: אביגדור ליברמן, סיעת חד"ש-תע"ל, חבר אחד: עופר כסיף. ממלאי מקום קבועים, לסיעת ישראל ביתנו: יוליה מלינובסקי. יושב-ראש הוועדה יהיה חבר כנסת מסיעת הליכוד שוועדת הכנסת תקבע בהמשך. ועדת החוץ והביטחון תמנה 17 חברים: סיעת הליכוד, חמישה חברים: אליהו רביבו,

בועז ביסמוט, משה סעדה ונציג נוסף, סיעת יש עתיד, ארבעה חברים: אורנה ברביבאי,

אלעזר שטרן ורם בן ברק, סיעת המחנה הממלכתי, שני חברים: גדי איזנקוט וגדעון סער,

חבר אחד: ינון אזולאי, סיעת יהדות התורה, חבר אחד, סיעת הציונות הדתית, חבר אחד: משה סולומון, סיעת עוצמה יהודית, חבר אחד: אלמוג כהן, סיעת ישראל ביתנו, חברה אחת: שרון ניר, סיעת העבודה, חברה אחת: מרב מיכאלי. ממלאי מקום קבועים: לסיעת הליכוד חמישה נציגים, לסיעת יש עתיד ארבעה נציגים, לסיעת המחנה הממלכתי שני נציגים: בני גנץ וזאב אלקין, לסיעת ש"ס, אוריאל בוסו, ליהדות התורה,

לסיעת בציונות הדתית: אוהד טל; לעוצמה יהודית, נציג אחד, לסיעת ישראל ביתנו, יבגני סובה, לסיעת העבודה, נציג אחד. יושב-ראש הוועדה יהיה חבר כנסת מטעם הליכוד שוועדת הכנסת תקבע בהמשך. ועדת הפנים והגנת הסביבה תמנה 15 חברים: סיעת הליכוד, ארבעה חברים: אליהו רביבו, ניסים ואטורי, שלום דנינו וחנוך מלביצקי,

שני חברים, סיעת המחנה הממלכתי, שני חברים: מתן כהנא וזאב אלקין,

חבר אחד: אברהם בצלאל, סיעת יהדות התורה,חבר אחד: יעקב אשר,

סיעת עוצמה יהודית, חברה אחת: לימור סון הר מלך, סיעת ישראל ביתנו, חברה אחת: יוליה מלינובסקי, סיעת רע"מ, חבר אחד: ווליד טאהא, סיעת חד"ש-תע"ל, חבר אחד: יוסף עטאונה. יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת יעקב אשר. ועדת החוקה, חוק ומשפט תמנה 16 חברים: סיעת הליכוד, ארבעה חברים: ניסים ואטורי, טלי גוטליב, בועז ביסמוט ואלי דלל,

שני חברים, סיעת המחנה הממלכתי, חבר אחד: מתן כהנא,

שני חברים: אברהם בצלאל ויוני משריקי, סיעת יהדות התורה, חבר אחד, סיעת הציונות הדתית, חבר אחד: שמחה רוטמן, סיעת עוצמה יהודית, חבר הכנסת יצחק קרויזר, סיעת ישראל ביתנו, חברה אחת: יוליה מלינובסקי, סיעת רע"מ, חבר אחד: מנסור עבאס, סיעת חד"ש-תע"ל, חבר אחד: עופר כסיף, סיעת העבודה, חבר אחד. ממלאי מקום קבועים, לסיעת הציונות הדתית: אוהד טל. יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת שמחה רוטמן. ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות תמנה 15 חברים: סיעת הליכוד, ארבעה חברים: טלי גוטליב, בועז ביסמוט ושני נציגים נוספים, סיעת יש עתיד, ארבעה חברים, סיעת המחנה הממלכתי, זאב אלקין,

חבר אחד: יוסף טייב, סיעת יהדות התורה, חבר אחד, סיעת הציונות הדתית, חבר אחד: אוהד טל, סיעת עוצמה יהודית, חבר אחד: צביקה פוגל, סיעת ישראל ביתנו, חבר אחד: עודד פורר, סיעת העבודה,

ממלאי מקום קבועים, לסיעת ישראל ביתנו: יבגני סובה. יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת עודד פורר,

בהצלחה. ועדת החינוך, התרבות והספורט תמנה 15 חברים: סיעת הליכוד, ארבעה חברים: חנוך מלביצקי ושלושה נציגים נוספים, סיעת יש עתיד,

חברים, סיעת המחנה הממלכתי, חברה אחת: יפעת שאשא ביטון,

חבר אחד: יוסף טייב, סיעת יהדות התורה, חבר אחד, סיעת הציונות הדתית, חבר אחד: משה סולומון, סיעת עוצמה יהודית, חברה אחת: לימור סון הר מלך, סיעת ישראל ביתנו, חבר אחד: יבגני סובה, סיעת חד"ש-תע"ל, חבר אחד: יוסף עטאונה, סיעת העבודה, חבר אחד. ממלאי מקום קבועים, לסיעת יש עתיד נציג אחד: מנסור עבאס, מטעם סיעת רע"מ. יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת יוסף טייב. ועדת העבודה, הרווחה והבריאות תמנה 15 חברים: סיעת הליכוד, ארבעה חברים: טלי גוטליב ושלושה נציגים נוספים, סיעת יש עתיד, שני חברים, סיעת המחנה הממלכתי, חבר אחד: חילי טרופר,

חבר אחד: אוריאל בוסו, סיעת יהדות התורה, חבר אחד: ישראל אייכלר, סיעת הציונות הדתית, חבר אחד: משה סולומון, סיעת עוצמה יהודית, חבר אחד: אלמוג כהן, סיעת ישראל ביתנו, חבר אחד: יבגני סובה, סיעת רע"מ, חבר אחד: ואליד אלהואשלה, סיעת חד"ש-תע"ל, חבר אחד: עאידה תומא סלימאן, סיעת העבודה, חבר אחד. יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת ישראל אייכלר. הוועדה לענייני ביקורת המדינה תמנה עשרה חברים: סיעת הליכוד, ארבעה חברים: אליהו רביבו,

חנוך מלביצקי ומשה סעדה, סיעת יש עתיד, שני חברים: מיקי לוי ונציג נוסף, סיעת המחנה הממלכתי, חבר אחד: חילי טרופר,

חבר אחד: אוריאל בוסו, סיעת יהדות התורה,

סיעת רע"מ,

יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת מיקי לוי. בוועדה המסדרת צוין כי ראשות הוועדה תחולק כך שיו"ר מסיעת יש עתיד יכהן בשני השלישים הראשונים של הקדנציה, ולאחר מכן ייבחר יו"ר מסיעת המחנה הממלכתי. הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי תמנה שמונה חברים: סיעת הליכוד, שני חברים: אליהו רביבו ואלי דלל, סיעת יש עתיד, ארבעה חברים, סיעת המחנה הממלכתי, חבר אחד: פנינו תמנו, סיעת רע"מ, חבר אחד: אימאן ח'טיב יאסין. יושבת-ראש הוועדה תהיה חברת הכנסת פנינה תמנו שטה. בוועדה המסדרת צוין כי ראשות הוועדה תחולק כך שיו"ר מסיעת המחנה הממלכתי יכהן בשני השלישים הראשונים של הקדנציה, ולאחר מכן ייבחר יו"ר מסיעת יש עתיד. ועדת המדע והטכנולוגיה תמנה 13 חברים: סיעת הליכוד, שני חברים: ניסים ואטורי ושלום דנינו, סיעת יש עתיד, חמישה חברים, סיעת המחנה הממלכתי, חברה אחת: אורית פרקש הכהן,

חבר אחד: יוסף טייב, סיעת הציונות הדתית, חבר אחד: משה סולומון, סיעת ישראל ביתנו, חבר אחד: חמד עמאר,

חבר אחד: יאסר חוג'יראת, סיעת חד"ש-תע"ל, חבר אחד: איימן עודה. יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת איימן עודה. אבקש כי הכנסת תאשר את הצעת הוועדה המסדרת בדבר הרכב, אני מתקן, לגבי ועדת הכנסת, ועדת הכנסת תחולק לשני חלקים: חלק ראשון של הקדנציה, וחלק שני שיהיה לסיעת ש"ס. נועה, עוד משהו ששכחתי?

אבקש כי הכנסת תאשר את הצעת הוועדה המסדרת בדבר הרכב ועדות הכנסת הקבועות בכנסת העשרים-וחמש. תודה רבה לכולם. תודה רבה ליושב-ראש הוועדה המסדרת. נעבור עתה לדיון האישי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה. שלוש דקות לרשותך,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת כץ, כדי שנדייק, הוויכוח בסוף נסב על שני מקומות בוועדת כספים, על זה נפל הכול.

בתצהיר שלי לבג"ץ, יצאתי נגד הממשלה ואמרתי שהחלוקה אינה על דעתי. שלח בג"ץ חזרה את האנשים לדון בנושא עוד פעם. התקיימו אצלי בלשכה שש ישיבות בעניין הזה. בסוף זה התפוצץ, כן, שניים בוועדת כספים,

על זה זה התפוצץ,

מה זה חשוב. אדוני היושב-ראש, תודה. אני לא הפרעתי לך. לא הפרעתי לך. לא הפרעתי לך. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, צוהריים טובים לך. זו הפעם הראשונה שאני עומד כאן. אתמול עשינו חפיפה, ואני מאחל לך בתפקידך החדש הצלחה רבה. הצלחתך היא הצלחתו של הבית הזה. תודה. אדוני היושב-ראש, אתמול נפל דבר. אני כן עומד על זכותם של יהודים לעלות להר הבית. זהו מקום קדוש ליהודים. בממשלה היוצאת היו את המספרים הכי גדולים של הביקורים של יהודים בהר הבית יום ירושלים, חגי ישראל. כאשר עושים זאת בתבונה ובשום שכל, הכול בסדר והכול עובר בשקט. הבעיה היא כשמתחילה הפרובוקציה, הצהרות בומבסטיות לתקשורת, צילומים מתוך הר הבית, הכנסת אצבע לעין כדי להרגיז. חבר הכנסת בן גביר, השר בן גביר, אתה רוצה לבקר?

תבוא בשקט. אתה לא במסע בחירות. אין צורך בהצהרות פופוליסטיות בומבסטיות. זהו שר שאינו מפנים את האחריות שלו ומשחק משחקים ילדותיים שעלולים להבעיר את השטח. מי שלא מבין, אי-אפשר. רבותיי חברי הכנסת, נא לשמור על השקט. קשה מאוד לשמוע כך.

בבקשה. שר שאינו מפנים את האחריות שלו ומשחק משחקים ילדותיים. מי שאינו מבין את הפיצוץ הטמון בהר הבית ואת הפוטנציאל, אינו מבין את ההשלכות. הר הבית, חבית חומר הנפץ של העולם. כן, כבר אנחנו רואים את התגובות. סין ומדינות אחרות מבקשות במליאת האו"ם לדון בנושא. צריך להביט מסביב ולראות את תגובות מדינות ערב ולהאזין לדאגה של מדינות העולם הידידותיות לישראל. תמונת המודיעין, אדוני היושב-ראש, אינה מונחת לפניי,

אני הייתי שם, מתפקיד מפקד פלוגה ועד תפקיד מפקד מחוז. שנים רבות של ניסיון. באוקטובר 2000, לאחר עלייתו של שרון וכמה חברי כנסת מהליכוד להר הבית, פרצו מהומות עם נפגעים רבים. הר הבית נסגר לשלוש שנים לביקורי יהודים על ידי הוואקף בגיבוי ירדן.

אני הייתי מפקד המחוז שפתח ופעל לפתיחת הר הבית ללא כדור אחד, בשכל רב. אני שפתחתי את הר הבית לביקורים מחדש. אני מקווה שלא יהיו לעליות של בן גביר השלכות רוחב,

ואף חלילה מעבר לכך, כבר הלילה ראינו שיגור,

לשמחתי, מעזה. הר הבית הוא אחד המקומות הרגישים בעולם מבחינה דתית. תפסיקו לשחק שם. מכאן נובע פוטנציאל הפיצוץ. המעשה של השר בן גביר חסר אחריות, וכולנו נשלם על כך. אומר בן גביר בערוץ 12: "הייתי עולה בכל מחיר" איזה מחיר? מחיר שאנחנו נשלם? חייבים לשמור על הסטטוס קוו. חולשתו של ראש הממשלה נתניהו אל מול הקיצוניים בממשלה הזו תביא לתוצאות קשות בכל התחומים. כולנו נשלם על כך. חייבים לשמור על הסטטוס קוו.

תודה לך, אדוני. חבר הכנסת גלעד קריב יעלה ויבוא. אחריו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן. אני מבקש מכל הדוברים לשמור על מסגרת הזמנים, שלוש דקות. איאלץ להקפיד על כך, כי רשימת הדוברים ארוכה, ונעולה החל מרגע זה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, האמת היא שביקשתי את רשות הדיבור על מנת להסיר את הכובע בפני השר לביטחון לאומי. מאז תרגיל ההונאה שביצע גדעון השופט לצבא המדיני, לא הציג מצביא עברי תרגיל הונאה כה מבריק עד שבא השר בן גביר ושחרר שנית את הר הבית. למול סרטון הטיקטוק הנחוש שלו גם קריאתו של מוטה גור "הר הבית בידינו" נשמעת עתה כלחישה חרישית. איזה תרגיל מבריק. רק בזכותו הכניע בן גביר את התקשורת הישראלית, ולא רק את התקשורת, חוכמתו של השר אפשרה לו לטמון פח גם לשב"כ וליתר גורמי הביטחון בתרגיל שעוד ראוי שיילמד במכללה לפיקוד ומטה.

מפרסמים הצהרה פומבית ללא תיאום על ביקור מיידי בהר הבית, ולאחר שהחמאס משמיע את האיומים הצפויים, מעמידים את מערכת הביטחון בפני עובדה מוגמרת, שהרי הם, במערכת הביטחון, בניגוד לשר, באמת חושבים על החוסן הלאומי ועל ההכרח שלא להקרין חולשה מול איומיו של ארגון טרור. כך פועלים אנשי אסטרטגיה אמיתיים, מעצימים את פעולתם על ידי תגובותיו הצפויות של האויב. ואם לא די בחוכמה היתרה של השר הגדול על התקשורת ועל גורמי הביטחון, הרי שהמכה הניצחת שהנחית על ראש הממשלה, באמת ראוי שתכניס אותו לפנתיאון הגבורה היהודי. תוך ארבעה ימים בלבד מהשבעת הממשלה הצליח השר בן גביר להבהיר לנתניהו מיהו בעל הבית האמיתי ומי קובע את סדר-היום הלאומי.

מלחמת ארבעת הימים. נתניהו ציפה לשבוע של שיחות ברכה ממנהיגי העולם ומנסיעה מחבקת לאמירויות. אפילו את האבק מעל מטוס הרהב והשחץ "כנף ציון" התחילו להסיר, ואז בא בן גביר והכריע גם אותו, שיחות נזיפה מממשל ביידן, כתף קרה ממדינות אירופה, דיון במועצת הביטחון ומסרים קשים ממדינות הסכמי אברהם, וכל זה בשביל מה? בשביל שבן גביר יצלם סרטון טיקטוק על הר הבית. מכיוון שתרגיל ההונאה הצליח כל כך,

חבל להתעמק בפרטים השוליים דוגמת העלייה של השר מכניסה צדדית לביקור חפוז בשעת בוקר מוקדמת ושחזהו היה מנופח לא מגאווה אלא משכפ"ץ. לא ראוי להזכיר גם שבשנה האחרונה ביקרו בהר הבית המוני יהודים ושהממשלה היוצאת ניהלה את ענייני ההר ברגישות ובנחישות, כפי שנדרש. העיקר, ובכך אסיים, שבן גביר הוכיח לכולם שבין שהוא הופך דוכן בשוק בחברון ובין שהוא מנופף באקדח בחניון, בין שהוא מורד בכוח מהדוכן ובן שהוא השר הלאומי לביטחון, מה שמעניין אותו באמת הוא ההופעה באולפן. בקיצור, אדוני היושב-ראש, גיבור דה לה שמאטע וא יידישע פרטיזן. תודה לאדוני. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, איננו נוכח, חברת הכנסת עודד פורר, ואחריו,חברת הכנסת טלי גוטליב. היו מהומות בכותל המערבי, בוקר טוב,

תודה לחברי הכנסת פרוש וקריב. פרוש, התפללת תפילה לשלום המדינה?

אדוני השר, התפללת תפילה לשלום המדינה? רפורמי,

התפללת לשלום המדינה בסוף השבוע האחרון? תודה לחברי הכנסת. השר פרוש, גם אתה גיבור גדול. השר פרוש, אני מודה לך. חבר הכנסת קריב, תודה רבה. חבר הכנסת פורר, שלוש דקות לרשותך. שלח את הילדים שלך לצבא ואז תטיף לי מוסר, חוצפן. תודה, אדוני היושב-ראש.

אז לעניין הקמת הוועדות, ראשית אני רוצה להודות ליושב-ראש סיעת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ולסיעה, שבחרו אותי לייצג ולעמוד בראשות ועדת העלייה והקליטה. ובנושא הקמת הוועדות, ועדת העלייה והקליטה, שלא התכנסה כבר שנתיים, שרת העלייה והקליטה היוצאת, שנתיים לא התכנסה ועדת העלייה והקליטה. אז אני רק אומר לחברים שיושבים גם באופוזיציה וגם בקואליציה: יש ועדות כלכליות ויש ועדות חברתיות, אבל יש רק ועדה אחת שעוסקת בציונות, וזאת ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. החשיבות של העלייה לארץ ישראל לאורך כל הדורות, בוודאי בעת הזאת, ובוודאי כשאנחנו מדברים על המצב של העם היהודי בתפוצות בחלק מהמקומות, היא עצומה, ואני שמח שאחרי תקופה ארוכה תוכל סוף-סוף להתכנס הוועדה ולקדם את הנושאים החשובים האלה לטובת העם והארץ. שיהיו בשורות טובות. בהצלחה. תעלה ותבוא חברת הכנסת טלי גוטליב. אחריה, חברת הכנסת שרון ניר, אם תהיה כאן, ואם לא, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. שלוש דקות לרשותך, גברתי, בבקשה. חברים יקרים, אני פונה פה גם לאופוזיציה וגם לקואליציה, זה חוצה מפה פוליטית. לא סוד שאני שמתי לי למטרה שחבר הכנסת אחמד טיבי לא יהיה סגן יו"ר הכנסת. אמרו לי בהתחלה שזה בתקנון, קראתי את התקנון, וראיתי שאין שום חובה שיהיה סגן מכל סיעה, ואז הבנתי שזה נוהג נפסד שתומך טרור, ואני מחמיאה לו, יהיה סגן יו"ר הכנסת. זה מישהו שכשבוועדה המסדרת ישבתי איתו ואמרתי שאני לא אצביע לו, הוא אמר: "לכו לעזאזל כולכם, טיפשים". זה נמצא בערוץ הכנסת, אני לא ממציאה כלום. אבל מילא זה. מי שמפאר שהידים, מי שמדבר על מי שרצח חייל, נפש, והשאיר אותו לדמם למותו, הוא אחמד טיבי. מילא שאני צריכה לסבול את הנוכחות שלו בכנסת, כי בית המשפט העליון ובג"ץ קבע שבגלל שהוא כבר שנים פה, למרות הדעות שלו, שחותרות תחת קיומנו כמדינה יהודית ודמוקרטית, מילא שאני צריכה לסבול אותו פה, מילא שאני צריכה לסבול את התחושה הזו שלו שהוא בעל הבית, יושב כאן ורץ בכנסת ואומר: מי זאת גוטליב שתגיד שאני לא אהיה סגן יו"ר הכנסת? זאת חבילה אחת, וכולם, תצביעו. גם אם באתי לכנסת לשעה אחת, גם אם באתי ליום אחד או לקדנציה אחת בלבד, אני לא אעמוד מנגד כשחבריי, גם בקואליציה, גם אליכם אני פונה, כל מי שירים יד, גם במפלגות הדתיות ובמפלגת הליכוד, מפלגת הבית שלי, האנשים מסתכלים עלינו, אופוזיציה או קואליציה. אנחנו יכולים להיות קוטביים בדעות המדיניות שלנו בין ימין לשמאל, אבל זה חוצה מפה פוליטית. מחבל או תומך טרור או יועצו של גדול המרצחים, ערפאת, לא ישב כאן ויבזה אותנו. אתם תראו בסרטונים ביו-טיוב איך הוא מתנהג לחברי הכנסת, זה מזעזע לחשוב שהגענו לדבר הזה שנקרא פרלמנט, ומי שייתן לי הוראות יהיה לא אחר מאשר אחמד טיבי, שנתן ייעוץ ועצות לערפאת. חברים יקרים, שמאל או ימין, אנא מכם, ההצבעה לסיו"רים היא הצבעה משותפת על בלוק אחד, על חבילה אחת. משנת 2006 אחמד טיבי חושב שזה הבית שלו. חברים יקרים, על פי חוק המפלגות, מי שחותר תחת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית לא צריך להיות פה. אנחנו עוד נהדק את החוק הזה, כי נראה לבג"ץ שמי שחותר תחתנו, אנחנו נחוקק כאן חוקים שלא יאפשרו את זה. חברים יקרים, אני מבקשת מכם, אל תצביעו לחבילה שכוללת בסיו"רים את אחמד טיבי. זה לא לכבודנו כמדינה יהודית ודמוקרטית, שוות זכויות,

לכל אזרחיה, זה לא לכבוד חיילינו ששילמו בחייהם כדי שאנחנו נהיה כאן פרלמנט מכבד, זה לא לזכות הערכים שלנו,

לא המורשת ולא ההיסטוריה. אחמד טיבי לא יהיה סגן יו"ר הכנסת. תודה, גברתי. חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ואחריה, חבר הכנסת חמד עמאר. גברתי, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. שרים, חבריי חברי הכנסת, ברשותכם, אני רוצה להתייחס לשני נושאים, וקודם כול, לסערת מינוי יושב-ראש הכנסת וההעדפות האישיות שלו. אסור לנו להתייחס לבן אדם, כל בן אדם, לפי הדברים האישיים שלו. זו זכותו המלאה של כל אחד לנהל את החיים האישיים שלו איך שהוא רוצה. אני מקווה מאוד ובטוחה שהיושב-ראש הנוכחי נבחר לא בגלל שיש לו העדפות אישיות כאלה או אחרות אלא בגלל שהוא איש ראוי, שהוא בעל ניסיון, שיש לו מעמד בליכוד ושהוא מקובל על כל חברי הקואליציה. פסול בעיניי להתייחס לבן אדם לפי מוצא,

מין והעדפות אישיות כאלה ואחרות,

אני פונה לכולם פה בכנסת: תפסיקו את השיח הפוגעני הזה. אנחנו חייבים להתייחס לבן אדם באשר הוא בן אדם לפי התכונות האישיות שלו והרקורד המקצועי שלו ולא לפי שום דבר אחר. זה דבר ראשון. דבר שני, אדוני היושב-ראש, ואני שמחה שאתה מנהל את הישיבה, ראיתי עכשיו דיווחים בתקשורת, ואני מקווה שהדיווחים האלה שקריים ולא נכונים, אבל ברשותך אני כן רוצה להתייחס לכך שבכוונתך להדיח את מזכיר הכנסת דן מרזוק. אני באמת מקווה מאוד שזה לא נכון ושזה משהו שיצא מהספינים, הסטיקים והטריקים, כי אסור למנות אנשים בתפקידים כל כך חשובים בכנסת לפי העדפות פוליטיות. כולנו מכירים את דן,

אני לא מתייחסת באופן אישי, אבל אנחנו מכירים את דן עוד כשהוא היה בלשכה המשפטית והיה עוזר של היועץ המשפטי של הכנסת ואחר כך נבחר לתפקיד מזכיר הכנסת. זה תפקיד א-פוליטי. בן אדם מתנהל בצורה מקצועית לחלוטין,

וככה זה צריך להיות. יש תפקידים שכולנו מסכימים ומבינים שהם מה שנקרא מינוי אישי, כמו יועצים פרלמנטריים וכמו מנכ"ל שאתה מביא. זה בסדר גמור. מזכיר הכנסת זה תפקיד סופר-מקצועי. כולנו זוכרים את ירדנה, שנבחרה ועוד עבדה עם בגין ואחר כך עבדה עם כל הממשלות ועם כל יושבי-ראש הכנסת, בלי שום קשר לזיקה פוליטית כזאת או אחרת. אז אני פונה אליך, ואני חושבת שאתה כבן אדם שקול ומושכל תבין את הדבר. אל תעשה דברים כאלה, כי זה פשוט מבזה את תפקיד הכנסת, עובדי הכנסת ובעלי תפקידים בכנסת.

מחר,

הגלגל מתהפך, וכולנו מכירים את חוק הבומרנג. בטח שמעת על זה פעם. אז מחר אתה לא תהיה יו"ר ויהיה יו"ר אחר, אז מה? הוא שוב יתחיל לעשות את כל הדבר הזה, מהיועצת המשפטית ועד המזכיר ועד עובדי הכנסת? זה לא מקובל, זה לא ראוי וזה גם נבזי כזה. זה כזה לא מתאים. אז אני פונה אליך מהבמה הזאת וגם לאנשים שקשורים לעניין. אני מקווה מאוד שזה לא נכון, ואני מאחלת לך הצלחה ברמה האישית. תודה רבה לך, גברתי. בטרם נעבור לחבר הכנסת חמד עמאר, יושב-ראש הקואליציה מבקש דקה הודעה.

רוצה לתקן: מכיוון שאני עומד להביא המלצה על יושבי-ראש הוועדות מהליכוד בימים הקרובים, אני מבקש להודיע שיחד איתה אביא את שמות חברי הכנסת מהליכוד בשיבוץ של כלל הוועדות, שכן הם צריכים לעבור בישיבת הסיעה שלנו, מה שאומר שההודעה שציינתי על חברי הכנסת מהליכוד בטלה, למעט חברותי בוועדת הכנסת, כיושב-ראש ועדת הכנסת.

אני אביא את יתר השמות של החברות בוועדות ויושבי-הראש. תודה לך, אדוני. חבר הכנסת חמד עמאר יעלה ויבוא. אחריו, חבר הכנסת יעקב אשר. שלוש דקות לרשותך,

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, קודם כול אני רוצה לאחל לך הצלחה. זו הפעם הראשונה שאני נואם ואתה מנהל את המליאה.

אדוני היושב-ראש, ב-1 בינואר 2023 הצעירים הדרוזים קיימו טקס מיוחד טקס של שרפת צווי הריסה שקיבלו על הבתים הפרטיים שלהם, שבנו אותם על הקרקע הפרטית שלהם. אני מכיר את נושא התכנון והבנייה שנים ורבות. אני מטפל בנושא הזה יותר מ-14 שנים בכנסת, ואני אומר לכם, חבריי חברי הכנסת, בעיית התכנון והבנייה נמצאת אצל ועדות התכנון והבנייה ואצל הוועדות המחוזיות. הם לא יודעים לאשר תוכניות על קרקע פרטית, ומה לעשות? הקרקע אצל העדה הדרוזית היא קרקע פרטית. תארו לעצמכם שיש יישובים שלא אישרו להם תוכניות מתאר ותוכניות מפורטות יותר מ-30 שנה. איך אותו צעיר יכול לבנות את הבית שלו כשלא אישרו לו תוכנית מתאר יותר מ-30 שנה? אתה יודע מה, אדוני היושב-ראש? הריבוי הטבעי אצל הדרוזים היום הוא הכי פחות במדינת ישראל, והסיבה היא סיבת הבנייה, כי אין להם אפשרות לבנות את הבית שלהם. אז אני רוצה להגיד לאותם צעירים ששרפו את צווי ההריסה: אני תומך בכם, בצעד שעשיתם. אני אעמוד לצידכם בכל מה שתעשו. אעשה את הכול כאן, בכנסת, למענכם. אני אהיה הקול שלכם בכנסת. אני רוצה להגיד לך, אדוני היושב-ראש: אני הייתי במשרד האוצר, שר במשרד האוצר, ואישרנו תוכנית תלת-שנתית חסרת תקדים למגזר הדרוזי, 3 מיליארד שקל לשנת 2021, 2022 ו-2023, ותקצבנו את נושא התכנון והבנייה ביותר מ-70 מיליון שקל. יותר מזה, העברנו את כל הכסף של 2021, 2022 ו-2023 למשרדים, שיתחילו את התכנון, ולא התחילו. אגיד לך שתקצבתי הקמת שתי ועדות משנה: ועדה אחת במחוז צפון שתטפל ביישובים הדרוזיים בצפון, וועדה אחת במחוז חיפה שתטפל ביישובים עספיא ודאלית אל-כרמל. הכסף, העברתי אותו, אדוני היושב-ראש.

הכסף, העברתי אותו למשרד הפנים. הוועדות הוקמו אבל לא התכנסו אפילו פעם אחת. לכן, אני קורא לשר הפנים: הכסף כבר נמצא במשרד הפנים. שיקים איתו ועדות משנה ויזרז את הנושא של התכנון והבנייה במגזר הדרוזי. תודה לחבר הכנסת חמד עמאר. יעלה ויבוא חבר הכנסת יעקב אשר, אם הוא נוכח כאן. אינני רואה אותו. לכן, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, שגם אותה אינני רואה. חברת הכנסת מירב בן ארי; חבר הכנסת יוסף עטאונה. טוב, פנינה פה. חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, בבקשה. גברתי, שלוש דקות לרשותך.

לא בירכתי אותך עדיין.

שעתידה למלא את תפקיד יושבת-ראש הוועדה לקידום זכויות נשים ושוויון מגזרי, אני רוצה לפתוח ולהודות ליושב-ראש המחנה הממלכתי בני גנץ, שכבר בשלבים הראשונים, כשחבר הכנסת אלקין ניהל את המשא ומתן, נתן דגש ונלחם על הוועדה הזאת, כמי ששמים בראש סדר העדיפויות שלנו את נושא מעמד הנשים בישראל. אני חייבת לומר, האתגרים שעומדים בפני נשים בישראל הם אתגרים רחבי היקף. כמי שגדלה בצילן של שש נשים, אימא וחמש אחיות, שסללו את דרכן נגד לכל הסיכויים בהצלחה רבה, אני נחושה יחד עם כלל חברי הבית הזה, כי אני רואה את הנושא, קידום מעמד האישה, כנושא שהוא חוצה מפלגות. גם עכשיו אני רוצה לקרוא לממשלה המסתמנת, לחברי הממשלה המסתמנת, למנות נשים למנכ"ליות ולמשנות למנכ"ל. יש נשים מעולות, וזה בטח לאור העובדה שיש היעדר ייצוג של נשים בממשלה. אני יכולה לומר שבשנים האחרונות עסקתי לא מעט בכל מה שקשור לזכויות נשים, החל מנשים שחיות תחת אלימות, עובר דרך ניצול מחפיר של נשים בתעסוקה וכלה בייצוג, היעדר ייצוג,

של נשים בעמדות מפתח. יש לנו הרבה מה לעשות. זו זכות גדולה למלא את התפקיד הזה. אני מאוד נרגשת ורוצה להודות לחברי הוועדה המסדרת על ההצבעה הבוקר. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לך, גברתי. חברת הכנסת מירב בן ארי, לא כאן, חבר הכנסת יוסף עטאונה, גם הוא לא כאן, חבר הכנסת ינון אזולאי, גם הוא לא נוכח. חברת הכנסת נעמה לזימי, גם היא לא, אני כאן. סליחה, לא ראיתי. בבקשה, גברתי, שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, כבוד יושב-ראש הכנסת. הזדמנות גם לברך אותך, תודה רבה, גברתי. ולהגיד לך שהיה לך נאום מאוד מרגש. תודה. ישבתי פה ואפילו הזלתי דמעה כשהסתכלתי על ההורים שלך ועל בן הזוג, וזה היה באמת מרגש.

בבקשה. כנסת נכבדה, אני רוצה לדבר על השר לביטחון לאומי, שהחליט להיות שר ההתססה, השר לאצבע בעין. לא ביטחון, איך אני מגיע אל המקומות הכי רגישים כדי לתקוע אצבע בעין, כדי להתריס, אל מול כל תגובות הרבנים שנים ארוכות. אני לא אומרת את זה מאיזו עמדה של הזרה. אני מסורתית. יושבים פה חבריי. אנחנו יודעים שזה דבר שאסור לאשר אותו, שקדושת החיים חשובה מקדושת האדמה, ובכלל, שמהלך כזה, שהנפיצות שלו יכולה לעלות בשפיכות דמים, אין לו כל הצדקה לייצר את הדינמיקה המסוכנת הזו גם היום. אבל כשמדובר במי שאמון על הביטחון שלנו, על הביטחון האישי שלנו, שעשה מערכת בחירות שלמה על התחושה שלנו פה במרחב,

נטו באופן מתריס, כאצבע בעין,

לא יודעת למי, מי בעל הבית, עם כל הכבוד, בסוף נדמה שהלאומנים הכי גדולים לא מבינים שיש פה ריבונות בעם ישראל. הקמנו מדינה. אין שום סיבה לערער על הריבונות הזו פעם אחר פעם. אבל כשאני רואה, אגב, אני רוצה להגיד, צעד אמיץ וחשוב, חבר הכנסת אורי מקלב אומר: מיותר לחלוטין, אל תעשו זאת, מפרסמים זאת ביתד, העיתון החרדי, אז עכשיו מסע הדה-לגיטימציה עבר אל החרדים, כי בסופו של דבר הגזענות הזו, האצבע בעין הזו, היא בדיוק לשם הפגנת הכוח והפרובוקציות. לא מעניין לא מי השותפים, לא מה עמדות הרבנים, לא מה יהיה על עתיד המקום הזה, לא מעניין שום דבר. העיקר לשם שיכרון הכוח. ואני אומרת, בסופו של דבר בבעיה הזאת צריך לטפל פסיכולוגית. יש אנשי טיפול לטפל בה, לא צריך להבעיר מדינה שלמה ואזור שלם בגלל שיש פה בעיית כוח קשה מאוד. ואני אסיים ואומר שפגיעה והדחה של מזכיר כנסת

אני חושבת שאם תלכו על הדבר הזה אתם באמת באמת איבדתם כל מוסר למה מהות המדינה הזו, הדמוקרטיה, הממלכתיות והמקומות שמאחדים את כולנו בלי הבדל.

תודה רבה לחברת הכנסת נעמה לזימי. יעלה ויבוא חבר הכנסת משה טור פז, ואחריו, חברת הכנסת מיכל וולדיגר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, החינוך בישראל הוא שכונה, לא שכונה מפוארת, לא שכונה שבה גדלתי, שכונה שכונה. האם יעלה על דעתו של מישהו שרמטכ"ל, ראש המטה הכללי, ימונה בגלל יכולותיו המדהימות כמורה?

האם יעלה מישהו בדעתו שפעיל מפלגתי ימונה למנכ"ל משרד התחבורה? אה, בעצם דוגמה לא כל כך טובה.

חבריי היקרים, התפרסם היום שמו של המועמד לתפקיד מנכ"ל משרד החינוך. סגולתו העיקרית היא שהוא תת-אלוף מצטיין בצבא ההגנה לישראל, כנראה גם אדם מצוין. אז בואו נשאל. יש רפורמת בגרויות עכשיו על סדר-היום, יש עליה ויכוח. מי יוביל את הדיון הזה? האם בגלל שמישהו עשה עבודה מצוינת בבנק מטרות בלבנון או בעזה הוא יוביל את רפורמת הבגרויות? יש בישראל רפורמת חינוך מיוחד, נדרשים בה תיקונים מעשיים מ-2018, כבר ארבע שנים. מי יוביל אותם? יש לילדי ישראל בעיה קשה במיומנויות המאה ה-21. מי יוביל את הדיון הזה? השר גולדקנופ, שישב פה לפני רגע, ניהל מערכת חינוך מפוארת. האם השר גולדקנופ היה ממנה לניהול מערכת החינוך הזו אדם שסגולותיו הן,

יכולות מצוינות בתחום הפרדת אנשים מראשיהם?

אם מצב מערכת החינוך בישראל היה מצוין וכל מה שנדרש הוא תחזוק, בואו נתחזק את המערכת לכמה שנים,

חבריי היקרים, מצב מערכת החינוך בישראל הוא נורא. מצב מערכת החינוך בישראל הוא שכונה. אני לא בטוח שרוב חברי הכנסת יודעים, אבל בעונה זו, בינואר, מתחיל הרישום לבתי הספר. מאות אלפי הורים ברגעים אלה רושמים את הילד שלהם במערכת המקוונת. יש המון בעיות, בעיות רישומיות, בעיות של אפליה, בעיות של גבולות בין בתי ספר, בעיות בשאלה של בית ספר אזורי או על-אזורי. אלפי בעיות. מי יטפל בהן? מי שפוגש את מערכת החינוך בפעם הראשונה אחרי 30 שנה מאז שהוא סיים אותה? חבריי היקרים, זה לא רציני. החינוך בישראל הוא שכונה, וככה אנחנו לא נגיע לשום מקום.

תודה לחבר הכנסת טור פז. תעלה ותבוא חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר, ואחריה, חבר הכנסת עופר כסיף. שלוש דקות לרשותך, גברתי, בבקשה. תודה, אדוני יושב-ראש הכנסת. לדעתי זו פעם ראשונה שאני עומדת פה ואתה היושב-ראש, אז בהצלחה גדולה.

כבוד גדול. חברי הכנסת היקרים, עברנו ארבע שנים של משבר פוליטי, משבר ארוך ומתמשך, שפגע קשות בתפקודם של משרדי הממשלה.

אנחנו יוצאים לדרך חדשה, דרך מלאה אתגרים אך גם מלאה תקווה. אני רוצה להודות בראש ובראשונה לחברי הוועדה המסדרת והעומד בראשה, שעשו עבודתם נאמנה. אני רוצה גם לברך את כל הוועדות החדשות והעומדים בראשן. אני מאחלת להם הצלחה גדולה, ואני בטוחה שהם יעשו את הטוב ביותר עבור כל אזרחי מדינת ישראל. מטרת-העל של משרד האוצר היא ניהול נכון ואחראי של אוצר המדינה, אולם ניהול נכון, ניהול האוצר, איננו לחסוך כסף, איננו אומר שאנחנו נצטרך לצמצם ולעשות את ההוצאה המינימלית וכל הזמן שמירה הדוקה על הכספים שנכנסים אליו. ניהול נכון פירושו יצירת שוק חופשי המבוסס על אחריות חברתית. מדיניות כזאת תעשיר את קופת המדינה מחד גיסא, ומאידך גיסא היא תאפשר תמיכה משמעותית באוכלוסיות חלשות

לתמיכה גדולה יותר של המדינה. בכל שנות פעילותי חרתי על דגלי את מאבקן של האוכלוסיות הללו, אלה שנדחקו לתחתית סדר העדיפות, אלה שקולן לא נשמע; אנשים עם מוגבלויות, מוגבלויות שנראות ומוגבלויות שקופות. אלה עומדים מול מערכות מנוכרות המקשות עליהם לקבל את הזכות הבסיסית ביותר, הזכות לחיים ולכבוד. למשרדי הרווחה והבריאות נכנסו שרים מצוינים, ואני מאחלת להם הצלחה רבה בתפקידם. אני בטוחה שנעבוד יחד בשיתוף פעולה למען כלל אזרחי מדינת ישראל, ובפרט למען אותן אוכלוסיות שכל כך זקוקות לנו.

בהתרגשות גדולה, אני אצהיר אמונים ואיכנס לתפקידי כסגנית שר האוצר. בכוונתי לסייע בכל כוחי לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' בניהול נכון ואחראי של אוצר המדינה המתחשב בצרכים של כלל אזרחי המדינה.

בכוונתי להמשיך לפעול למען אותן אוכלוסיות מוחלשות, כך עשיתי וכך אעשה.

אני שמחה מאוד שנפלה בחלקי הזכות ליצור תקדים במשרד האוצר, מהחשובים במשרדי הממשלה, ולכהן כאישה ראשונה

אני מבקשת להודות למשפחתי על התמיכה והאהבה לאורך הדרך, לכל השרים וחברי הכנסת של הציונות הדתית על שיתוף הפעולה, לפעילים הרבים של הציונות הדתית ולכלל הציבור הישראלי. אנחנו נעשה, בעזרת השם, בין היתר באמצעות יצירת שוק חופשי, את הדברים הטובים ביותר למען החברה שלנו. אז אני רוצה להגיד שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אנחנו נעשה, בעזרת השם, הכי טוב שאפשר.

תודה לחברת הכנסת וולדיגר. יעלה ויבוא חבר הכנסת עופר כסיף, ואחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי. שלוש דקות

תודה רבה, כבוד היושב-ראש. ברכות והצלחה, קודם כול.

חברי הכנסת,

למרות שזה מאוד קשה לי, אני לא אתייחס לדברי ההבל שאמרה חברת הכנסת גוטליב. חברי חבר הכנסת טיבי כבר יענה לה יפה. יממה תחת ממשלת ממשלת דם, גזע ודמעות: רצח אדם עיאד, נער בן 15 ממחנה הפליטים דהיישה, פלישת הגזען הפחדן לאל-אקצא, הסתערות מתנחבלים משיחיים על כיפל חארס תוך כליאת התושבים הפלסטינים בבתיהם, טיהור אתני של מסאפר-יטא, וזה רק קצה הקרחון של פשעי הכיבוש והאפרטהייד ביממה אחת בלבד. אכן, זאת הממשלה הקיצונית ביותר בהיסטוריה של המדינה, אבל חבריה למדו מממשלות קודמות, כאלה שביצעו מעשי טבח בעצמן: טבח כפר קאסם, טבח קיביה ועוד. הם יודעים שמסאפר-יטא כבר טוהרה אתנית על ידי שרון ב-1999 וזה נעצר על ידי בג"ץ. הם יודעים שב-2007 פלשו מתנחלים לכיפל חארס, הרסו את בית הקברות וקינחו בכתובות "מוות לערבים". לממשלת דם, גזע ודמעות אין רצון בשיפור איכות החיים של האזרחים ואין עניין בביטחונם. הרי במשך שנים ארוכות הזניחו ממשלות ישראל, בעיקר אלה של נתניהו, את תושבי הפריפריה בכלל והדרום בפרט בחינוך, בתעסוקה,

בסביבה וגם מבחינה ביטחונית. מטרת הממשלה היא לא להשיג בשי"ן אלא להסיג בסמ"ך את החברה לאחור, לימים אפלים של ריסוק ארגוני העובדים, של רדיפות פוליטיות, של הדרה מגדרית ומינית, של תורת גזע שלטת, הגבלת מיעוטים ואפלייתם, של קולוניאליזם מרושע ואלים. אתמול לפני 88 שנים, ב-3 בינואר 1925, אל מול מפלגות אופוזיציה מפולגות שכשלו בגיוס העם להתנגדות, הפכה איטליה הפשיסטית לדיקטטורה על מלא מלא. זכויות האזרח חוסלו, המדינה זוהתה עם השלטון, השלטון, עם המפלגה, והמפלגה, עם המנהיג, הדוצ'ה. ממילא כל ביקורת על המנהיג, על המפלגה או על השלטון זוהתה אוטומטית כבגידה במדינה וחתירה תחת קיומה, מה שגרר אלימות מצד השלטונות והציבור גם יחד. אל מול האי-יציבות הפוליטית והיעדר המשילות הבטיח מוסוליני הרים וגבעות תוך המצאת סכנות מדומיינות והזיות על איטליה הגדולה. כידוע, סופו שכשל והוביל את עמו ואת מדינתו, תם הזמן.

תן לי, בבקשה, עוד עשר שניות.

ההיסטוריה חוזרת בדמותה של ממשלת נתניהו,

כינונה של דיקטטורת דם וגזע, שסופה דמעות, המשך הפקרת הפריפריה והאוכלוסיות המוחלשות לאנחות,

הנחות בה"א זה לאחרים, תוך המצאת סכנות מדומיינות, מציאת שעיר לעזאזל האשם כביכול בכל תחלואי החברה,

והזיות על ארץ ישראל השלמה, תודה לאדוני. נמשיך להיאבק לשוויון ולשלום לטובת כולנו, יהודים וערבים.

תודה לחבר הכנסת כסיף. יעלה ויבוא חבר הכנסת אחמד טיבי,

חברת הכנסת מירב כהן. שלוש דקות לרשותך. מכובדי היושב-ראש, סלאם עליכום ורחמת אללה וברכתו. (אומר בערבית:

לענות לי כי דיברתי בערבית? רק בערבית. מי שלא מבין, שיצא.) בערבית. (אומר בערבית: רק בערבית,

אחמד טיבי, לא מעניין מה אתה אומר. תדבר באיזו שפה שבא לך. אני בזה ליחס שלך אלינו. בזה ליחס שלך אלינו. תומך טרור. עומד בפרלמנט, לא רוצה שנבין אותו. ותגיד שאני לא אבין בעברית, לא אבין בערבית, אתה בינתיים בפרלמנט עם סמל מדינת ישראל פה. אמרתי לך שצריך לקחת את התרופות שלוש פעמים ביום,

צוהריים,

לא לשכוח אותן. שלוש פעמים ביום, בוקר, צוהריים וערב. זה לא מצחיק אותי.

בימי רביעי בתחילת כל חודש יש כאן פסיכיאטר. זה לא מרשים אותי. זה לא מצחיק אותי. את פשוט מביישת את הבית הזה.

הדרך המבזה שאת מדברת אל חברי הכנסת הערבים רק בגלל שהם מדברים ערבית, תומך טרור,

זה למה אני לא רוצה שתהיה סגן יושב-ראש הכנסת. לא כי אתה ערבי, את מפעילה טרור, תודה

לא כי אתה ערבי, חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. אתה תומך במחבלים, חלאס (אומר בערבית: חלאס,

חלאס.) מקלל אותי, בערבית תקלל. בוא, תקלל אותי. אגב, לא כל אדם ראוי להיות האויב שלי. צריך לעבור ועדת קבלה. אני ממש, אפילו את ועדת הקבלה להיות אויב את לא עברת. את לא מסוגלת. אדוני, זה לא מצחיק אותי.

חברת הכנסת גוטליב, המסר ברור. חבר הכנסת טיבי, בבקשה.

מכובדי היושב-ראש, אני גם רוצה לדבר על הקריאות הגזעניות והנהמות שהיו נגד השחקן טוואטחה של בני סח'נין. זה אירוע גזעני, מבזה, נמוך, יצרי. לאחרונה במגרשי הכדורגל יש הידרדרות עצומה, לא רק בבית"ר ירושלים, לא רק ביציע המזרחי, גם אצל אוהדים של קבוצות נוספות. אפילו במכבי חיפה, שבנויה על שחקנים ערבים, יש קריאות גזעניות, למשל, נגדי ונגד אחרים, מכבי נתניה, בני יהודה, מכבי תל אביב. כדאי לקחת את זה לתשומת הלב. אני רוצה לקרוא ציטוטים, רבותיי, ובסוף אני אשאל אותך, אתכם, מי אמר את הדברים האלה על סמוטריץ' ועל אשתו, הוא, שם: סמוטריץ', השיער המתבדר שלך לא מרשים אותי. השקט הזה שלך, שמכסה על נפש שטופת דעות קדומות, נפש חסרת סיכוי אמיתי לחמלה,

אשתו של סמוטריץ' נבערת, בדלנית, גזענית, ביקשה שמיילד ערבי לא יטפל בה, כי לידה היא רגע קדוש, וחלילה נדבק בתינוק הנולד איזה שביב חמלה ודאגה לזולת של מיילד ערבי.

הרשו לי להיגעל, או יותר נכון להתבייש. היום סמוטריץ' רוצה ללדת לצד יהודיות, מחר היא תרצה חופי ים רק ליהודיות, מסעדות, אתרי נופש,

סמוטריץ', את מוזמנת לקרוא את הספר של היטלר, בטוח יעלו לך עוד רעיונות מבזים. די, אחמד, די,

מי אמר את הדברים האלה? מי אמרה את הדברים האלה? חבר הכנסת טיבי, אפילו אנחנו לא משווים חברי כנסת יהודים להיטלר. חבר הכנסת טיבי, אני מדבר אליך. תם הזמן, והוספתי לך,

זה לא אני,

אתה משקר.

אתה נתת להם להפריע לי, אתה נתת להם.

אתה, מקובל שאתה נותן חצי דקה אולי. אתה ניהלת שיחה ערה, אתה קטעת אותי, כי ידעת איפה לקטוע אותי. ברגע, כי אני רוצה להזכיר שיש חברי כנסת יהודים,

נא לרדת. אני מבקש לרדת.

אבל אני מסביר לך, כי הערת לי. תנצל את ההפסקה אחר כך להסביר לי. אני אסביר לך, אתה אמור להתייחס באופן שוויוני גם לח"כים יהודים

אתה לא תגיד לי לבלום את הפה שלי, שוביניסט.

הסתיימה. תודה, חבר הכנסת. חברת הכנסת מירב כהן, ואחריה,חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן.

מה אתם דואגים? לא באמת הולכים לממש את ההסכמים האלה. הרי כבר אין אדם אחד בפוליטיקה הישראלית שבאמת מאמין לנתניהו ומצפה שהוא באמת ימלא את ההסכמים שהוא חותם עליהם. הרי אין

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, ואחריה, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. תודה, כבוד היושב-ראש. אני רוצה לדבר על דוח חדש של היחידה הממשלתית למאבק בגזענות במשרד המשפטים, שהוציאה את דוח הפעילות שלה לשנת 2022. התברר שיש ירידה במספר התלונות על מקרי גזענות, מ-430 ומשהו ל-380 תלונות. על פניו זה נחשב מצב טוב, אופטימי, יש פחות גזענות, יש פחות תלונות. אז יש פחות גזענות, כאילו. הלוואי שהמצב הוא ככה. אנחנו יודעים ואנחנו רואים ואנחנו שומעים גם בחדשות על מקרי גזענות מאוד בוטים שהולכים ומתפתחים ומגיעים לרחובות ומגיעים למצבים של אלימות קשה מאוד נגד אוכלוסיות. המצב אינו מעיד. ניסיתי להבין על מה מעידה הירידה במספר התלונות, ולצערי הרב אני חושבת שזה יכול להעיד, דבר ראשון, על חוסר אמון במערכות. חוסר אמון. אם אני אקום ואתלונן ואעשה מאמץ, זה יביא אותי למקום יותר טוב, שבאמת התופעה תמוגר ותהיה ירידה? זה מעיד על אמירה ברורה של הציבור, שאומר: נכשלתם, נכשלתם כמערכות שאמורות למגר את התופעה. להפך, הם רואים את המציאות והם רואים את העלייה שקורית. וזה גם יכול, לצערי הרב, להעיד על תופעה עוד יותר קשה: נורמליזציה של הגזענות. הציבור כבר מנרמל את היחס שלו לגזענות ומקבל אותה בשתיקה, מקבל אותה בקבלה. מה שהיה אמור לעורר את אמות הסיפים של כל המדינה על מקרה גזענות בעבר, או אמירות גזעניות, היום עובר בשקט, היום עובר בסדר. אומנם מתחזקים הקולות היום שנאבקים בגזענות, כאילו זה צמח רק לפני חודש. רק לפני חודשיים הציבור במדינת ישראל התחיל לגלות מקרים של גזענות. זה לא נכון. הגזענות הייתה קיימת. תשאלו אותנו.

בני המיעוט הערבי, הרגשנו את זה, חווינו את זה ביום-יום. ואני רק רוצה להזכיר לכולם שאומנם זה מצוין שכולם מזדעקים עכשיו ורוצים אכן להיאבק בגזענות. חייבים לזכור את דבריו של הכומר מרטין נימלר, שאמר בצורה הכי ברורה: כשבאו לקחת את הקומוניסטים לא הגנתי עליהם, כי לא הייתי קומוניסט, כשבאו לקחת את הסוציאליסטים לא עשיתי כלום, כי לא הייתי סוציאליסט, כשבאו לקחת את היהודים גם לא עשיתי כלום, כי לא הייתי יהודי. כשבאו לקחת אותי, לא היה מי שיגן עליי. טוב שעכשיו מבינים שגזענות לא נעצרת בקבוצה אחת. אני חושבת שהגיע הזמן שכולנו נסרב ליחסי נרמול עם הגזענות. תודה לחבר הכנסת תומא סלימאן. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, ואחריה, חבר הכנסת איימן עודה. שלוש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, התגובות בעולם לא מפסיקות להגיע.

אתם יכולים להגיד "לא נכון" מפה עד הודעה חדשה. זה לא נכון.

העובדה המוגמרת היא שמה שנעשה הוא דבר פסול. הכניסה, ההתגנבות למסגד אל-אקצא היא דבר פסול,

היא דבר שאסור שיקרה, ואני מקווה שהשר למד את הלקח, ושהממשלה הבינה את הצעדים, ושהשר בעיקר יתמקד במשימה שלו. המשימה שלו במשרד שלו אמורה להיות שמירה על ביטחונם של אזרחי ישראל, ובינתיים הוא במצב כל כך רדוד וקשה. אולי ישכיל השר קצת להבין את גודל המהומה ולהתעסק עם הדברים החשובים. על אלאא אלג'ילאוי מרהט אתם לא תשמעו לא בחדשות ולא במקום אחר, כנראה, וגם השר לביטחון פנים לא ישמע עליו. הוא לא יודע שהבחור נעדר מאתמול, ושצריך לחפש אותו ולדאוג ולהתפלל שיגיע בשלום למשפחה שלו. על הצעיר הזה הוא לא שמע ואף אחד לא ישמע. אתם יודעים למה? כי הוא ילד ערבי. כי למי בכלל אכפת מנער או מילד מהדרום שחי בתת-תנאים שאי-אפשר לתאר אותם כאנושיים בכלל? על שחקן הכדורגל טוואטחה אנחנו שמענו ועוד נשמע באולם הזה. מה קורה עם החוקים שמחוקקים בכל מיני ועדות על הגזענות, על האלימות במגרשי כדורגל? אם זה היה בחור יהודי, ההתנהלות הייתה אחרת, וכל האולם היה קם ממקומו ולא יושב. אז אנא, לפחות במשכן הזה שאנשים ישכילו להבין מה המשימה העיקרית שבשבילה אנחנו נמצאות ונמצאים כאן. אנחנו כאן כדי להעלות דברים ענייניים, כדי להביא פתרונות לסוגיות רציניות, ולא לסתם צעקות ואמירות. הגיע הזמן.

תודה רבה לחברת הכנסת ח'טיב יאסין. הנואם הבא, חבר הכנסת איימן עודה.

שלוש דקות

כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי וחברות הכנסת, בואו נחשוב על המצב האבסורדי הזה,

בממשלת ישראל שטוענת שירושלים מאוחדת ונצחית, ירושלים המזרחית תחת כיבוש כבר 55 שנים, והשר רק מתגנב,

אתה מבין מה זאת אומרת מתגנב?

בסתר, לא מודיע לאף אחד. האבסורד הוא הנוכחות שלך פה. 13 דקות, לא מעבר, אפילו לא רבע שעה. הוא לא יכול. כל ילד פלסטיני יכול להתהלך בירושלים המזרחית כרצונו. שר במדינת ישראל לא יכול. אז או שהתיאוריה לא נכונה, או שהמציאות לא נכונה. המציאות אומרת שיש עם פלסטיני, שיש פעילות טרור בירושלים. שנכבש, וירושלים המזרחית תהיה בירת פלסטין. אי-אפשר להסתובב בירושלים. יש בה טרור בכל מקום, אלימות בכל מקום. התיאוריה אומרת שזו מאוחדת, מאוחדת.

טרור, טרור, טרור. תאפשרו לו לסיים,

במה היא מאוחדת? בכל מקום. פעילות טרור בכל מקום. אי-אפשר להסתובב בירושלים.

היא מחולקת, אלימים, אכזריים. אתם אלימים ואכזריים. וירושלים המזרחית תהיה בירת מדינת פלסטין. חברת הכנסת גוטליב. אדוני היו"ר,

אני רוצה לשאול,

למה נתניהו בחר באלי

אבל אני רוצה לשאול את שר החוץ, את אלי כהן, פיגועים, פיגועים, פיגועים בלי סוף. מדי פעם עמדת פה ואמרת שהמדינה של הפלסטינים אמורה להיות בירדן. האם חזרת בך? האם יש לך את האומץ לחזור על זה כשאתה שר החוץ?

אני חושב שאתה פחדן. אכזריים, פרימיטיביים.

ואתה לא מוכן לחזור על המשפט הזה שוב, אבל המשפט הזה נקלט שוב ושוב מעל הבמה הזו. ואתם תומכים בטרוריסטים.

שר במדינת ישראל לא יכול להיכנס לירושלים המזרחית אלא כגנב.

לכן צריך לסיים את הכיבוש הארור הזה, ותקום מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים המזרחית.

תומך טרור, חותר תחתינו. חותר תחת קיומנו כמדינה יהודית ודמוקרטית, תודה רבה. חברת הכנסת גוטליב. אכזריים.

חברת הכנסת גוטליב. אבלולו, אבלולו. תומכי טרור. תודה רבה לחבר הכנסת איימן עודה. בוא לקלל אותי, תרביץ לי, מה? תומכי טרור. פה בירושלים יש פיגועים, אי-אפשר להסתובב כאן.

חברת הכנסת גוטליב, אני רוצה להמשיך. תודה רבה. תומכי טרור, זה מה, היא לא מפסיקה לצרוח. תומכי טרור. אי-אפשר להסתובב בירושלים.

חברת הכנסת גוטליב, אני לא רוצה לקרוא אותך לסדר קריאה ראשונה. תודה. למה?

למה? למה אתה לא רוצה?

שעה היא, כי גם אותך אני לא רוצה לקרוא לסדר קריאה ראשונה. תקרא אותי. תקרא אותי לסדר

תודה. זו בשורה גדולה, הקמת הוועדות. אני חושב שגם בקואליציה וגם באופוזיציה חברי הכנסת רוצים להתחיל לבצע את מה שלשמו הם נשלחו לכאן, לשרת את הציבור. אני שוב חוזר על מה שעברנו בעצם בוועדה. זה התחיל לפני שנה וחצי. נעשה פה מעשה שלא ייעשה. אחרי מסורת ארוכת שנים שבה מכבדים, הקואליציה מכבדת את האופוזיציה, האגף השמאלי כאן במליאה, רכזי הסיעות. חבר הכנסת הנכנס יוני מישרקי, תכף יזכירו את השם שלך עוד יותר, ותצהיר אמונים. בינתיים לשמור שם על השקט. בבקשה. תודה, אדוני. אז מסורת של שנים בכנסת ישראל, שבה יש אופוזיציה ויש קואליציה, ותמיד תמיד הקואליציה נתנה את המקום הראוי לאופוזיציה, מה שבא לידי ביטוי כמובן בהרכבי הוועדות, חלוקת הוועדות. לצערי, לפני שנה וחצי הנוהג הזה נקטע, הסתיים, כשעלתה ממשלה, ממשלת ההונאה, והם החליטו שהאופוזיציה לא מעניינת אותם. האופוזיציה זה אנשים שאין להם קהל בוחרים, אין להם ייצוג, והכבוד והדדיות שבין אופוזיציה לקואליציה מבחינתם לא היו קיימים יותר. כיצד בא לידי ביטוי אותו כבוד? האופוזיציה הייתה מקבלת את היחס לפי המפתח בחלוקת הוועדות, כל סיעה לפי המקומות שיש לה בכנסת. כך עושים את זה בוועדות. הקואליציה בעצם החליטה שהיא לא נותנת לנו את המקומות. אני חוזר על זה: הם פשוט הרסו נוהג של הרבה שנים, נוהג שנותן את הכבוד לאופוזיציה. מה שעשינו פה הוא שאנחנו השתמשנו בתקדים שלהם, בתקדים הנוראי הזה, וגם אנחנו שמנו את הרכבי הוועדות באותו אופן שבו הם השתמשו נגדנו. הם היו צריכים להבין שהשלטון זה לא לעולם, ויש ציבור שבוחר מי ירכיב את הממשלה. עכשיו הם בצד הזה, ועכשיו הם רואים את הדבר הזה. כמו שאמרתי, היו חברות כנסת חדשות באופוזיציה שנדהמו לראות את החלוקה, ואז הסברנו להן שהחברים שלהן עשו לנו את זה בדיוק. עדיין, אני שמח שבסופו של דבר הגענו להרכב טוב, ואנחנו נתחיל את עבודת הכנסת, אופוזיציה וקואליציה, למען כלל אזרחי ישראל, ואני מבקש מכולם לתמוך בהצעה.

תודה ליושב-ראש הוועדה המסדרת. השר קיש ביקש להוסיף כמה דברים בשם הממשלה. בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני חייב להתייחס למה שהיה בכנסת הקודמת, אירוע שמכתיב את ההתנהלות של הכנסת הזאת. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה לכל מפלגת יש עתיד, שלא סתם הם לא נמצאים פה. חבריי מהקואליציה והשרים, יש עתיד לא נמצאים פה כי מה שהם עשו בכנסת הקודמת, את זה הם עכשיו אוכלים. הם מבינים שמה שהם עשו פגע בכנסת הזאת. אני אומר לך, היושב-ראש, הם היו חייבים להבין שהנזק שהם עשו, יש לו השפעה. אי-אפשר להתעלם מזה. הם עכשיו מרגישים את זה על עצמם, אבל אני בהחלט אבין, היושב-ראש, אם בעתיד תחליט לעשות איזה מהלך שאולי יוציא את הפיגוע הקשה של סיעת יש עתיד, שהובילה את הכנסת הקודמת, עשו בכנסת הזאת. אני חושב שאנחנו עשינו דבר פשוט, וזה לכל מי שמתלונן ואומר: איך יכול להיות ומה היה. עשינו. ראש הממשלה, חשוב לי רגע שגם אתה תהיה איתי. ראש הממשלה, חשוב לי שגם אתה תהיה איתי. יריב לוין שר המשפטים וראש הממשלה, חשוב לי שתהיו. מה שקורה פה עכשיו בכנסת זה בדיוק העתק-הדבק של מה שקרה בכנסת הקודמת, רק שהעסק התהפך, הם מקבלים את הדייסה שהם בישלו לנו. עכשיו על זה אנחנו הולכים להצביע.

חברי הכנסת, לפני שנעבור להצבעה על הצעת הוועדה המסדרת, נקיים את הצהרת האמונים של חבר הכנסת יונתן מישרקי. אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, עם הפסקת חברותו בכנסת של חבר הכנסת יואב בן צור, שנכנסה לתוקפה ביום שלישי י' בטבת,התשפ"ג, 3 בינואר 2023, בא במקומו חבר הכנסת יונתן מישרקי. חבר הכנסת יונתן מישרקי, בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת ולסעיף 2 לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, אקרא בפניך את נוסח הצהרת האמונים של חבר הכנסת, ואתה תקום ותצהיר: "מתחייב אני". זהו נוסח ההצהרה: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. בבקשה, אדוני. מתחייב אני. תודה רבה לחבר הכנסת מישרקי. בהצלחה גדולה. אנחנו עוברים להצבעה על החלטת הוועדה המסדרת בדבר הרכב הוועדות. ההצבעה תהיה אלקטרונית. נא לשבת במקומותיכם. אני אבקש מכל חברות וחברי הכנסת לתפוס את מקומותיהם.

אנחנו עוברים להצבעה, בבקשה.

בעד, 70 חברי כנסת, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת הוועדה המסדרת בדבר הרכב הוועדות התקבלה. סליחה, סליחה, לחצת בזמן וזה לא נקלט? אנחנו נבדוק את זה, ואם אכן כך, נצרף את קולך,

להצעת ההחלטה. חבריי, אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר-היום, הודעת הממשלה בעניין מינוי סגני שרים. ימסור את ההודעה שר החינוך והשר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יואב קיש. בבקשה, אדוני.

71 הצביעו בעד, לאור התקלה הטכנית שהייתה אצלה במסך. בבקשה, חבר הכנסת קיש,

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, מינוי סגני שרים. אני מתכבד להודיעך כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 25(א) לחוק-יסוד: הממשלה, לאשר את מינוים של סגני השרים המפורטים להלן: חבר הכנסת אבי מעוז מתמנה על ידי ראש הממשלה לסגן שר במשרד ראש הממשלה, חבר הכנסת משה ארבל מתמנה על ידי שר הפנים ושר הבריאות, בהסכמת ראש הממשלה, לסגן שר במשרד הפנים ולסגן שר במשרד הבריאות, חבר הכנסת משה אבוטבול מתמנה על ידי שר החקלאות ופיתוח הכפר, בהסכמת ראש הממשלה, לסגן שר במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, חבר הכנסת יעקב טסלר, שהוא לצערי עדיין לא נמצא, עקב נסיעה לשמחה משפחתית של חתונת בנו, בשעה טובה, שיזכו להרבה בריאות והצלחה כל המשפחה, מתמנה על ידי שר התרבות והספורט, בהסכמת ראש הממשלה, לסגן שר במשרד התרבות והספורט, חבר הכנסת אורי מקלב מתמנה לסגן שר במשרד ראש הממשלה ולסגן שר במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים על ידי

בהסכמת ראש הממשלה,

רצינו שתהיה הסגנית שלך, היושב-ראש, לשמחתנו בסך הכול,

היא מתמנה על ידי שר האוצר, בהסכמת ראש הממשלה, לסגנית שר במשרד האוצר. בהצלחה למיכל. בהתאם לסעיף 25(א) לחוק-יסוד: הממשלה, מבקשת הממשלה למסור הודעה, איננה דורשת הצבעה בכנסת, על מינוי סגני השרים.

תודה רבה לשר יואב קיש. כמצוות החוק, נעבור עתה להצהרות האמונים של סגני השרים. נקיים את סדר הצהרות האמונים לפי סדר האל"ף-בי"ת. ראשון יעלה ויבוא סגן השר משה אבוטבול. מייד אחריו סגן השר משה ארבל. בשם השם נעשה ונצליח, בסייעתא דשמיא.

משה אבוטבול בן אליהו, זכרו לברכה, ובן ורדה, תיבדל לחיים טובים,

מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה, בעזרת השם, את תפקידי כסגן שר ולקיים את החלטות הכנסת.

בשעה טובה ומוצלחת. יעלה ויבוא סגן השר משה ארבל.

אדוני. אני, משה ארבל,

מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כסגן שר ולקיים את החלטות

בשעה טובה ומוצלחת. תעלה ותבוא סגנית השר מיכל מרים וולדיגר. בבקשה, גברתי.

אדוני. אני, מיכל מרים וולדיגר, בת אליעזר יעקב ורבקה, מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כסגנית השר ולקיים את החלטות הכנסת. בשעה טובה ומוצלחת. יעלה ויבוא סגן השר אבי מעוז.

השם יתברך, אני, אביגדור מעוז, בן אלתר ישראל, זכרו לברכה, ואסתר פרל, תיבדל לחיים ארוכים וטובים, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כסגן שר ולקיים את החלטות הכנסת. בשעה טובה ומוצלחת. יעלה ויבוא סגן השר אורי מקלב.

אורי מקלב, בן הרב מרדכי ומרת נחמה, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ולמלא,

באמונה את תפקידי כסגן שר ולקיים את החלטות הכנסת.

ברכות לסגני השרים. חברי הכנסת, תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני ט"ז בטבת התשפ"ג, 9 בינואר 2023, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.